צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר-היום: התמודדות ואתגרים עם ההגבלות במוסדות החינוך החרדיים. שלום לכל מי שבזום וגם לחבר הכנסת מאיר כהן שבינתיים הוא חבר הכנסת היחיד שהגיע לדיון. אני בטוח שתכף יצטרפו אלינו חברים

חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה ולתחום החרדי במכון. כפי שהתבקשתי, אנסה בזמן קצר לתת כמה נתונים ואיזה מסגור של החינוך החרדי בישראל. קודם כל,

אני אגיד מה הייתי שמח לשמוע ממשרד החינוך.

בסקירה, בין 80%-90% מהבנים לומדים במוסדות הפטור והבנות ברובן לומדות במסגרות של מעיין החינוך התורני והחינוך

השר בא אלי ואמר שזה דחוף להעביר את

גם לי יש שאלה. משרד החינוך, אנחנו אוגרים את השאלות לפני שאני פונה אליכם. לי יש שאלה לייעוץ המשפטי. אני מבינה שהיום ועדת הכספים אישרה העברה של 73 מיליון שקלים למוסדות חינוך חרדיים. לישיבות, לא למוסדות

ששום מוסד חרדי בשום גיל לא נפתח אתמול? לא ידעתי שעל זה הדיון. הייתי באמצע שאלה.

אני לא יודעת אם יושב פה

אם אין מורה שילמד אז האבא צריך ללמד.

ישבתי עם הבן שלי כל יום סדר גודל של בין 3 ל-4 שעות, כי זה המחויבות הדתית שלי.

לברך ברכת המזון, זאת המצווה הבסיסית

סליחה, יושבות חבריי בוועדת כספים ואומרים שלא יתקצבו ישיבות בגלל שיש עמדה של הרב. זאת שערורייה שאין כדוגמתה. להגיע לפה לדיון,

עוד לא נפתחו והיו אמורות להיפתח אתמול. שם, אגב, כן עובדים על מתווה סוף

הוא אמר את זה ברמב"ם.

שמעת. אני גם מצטער על ההבנה שנתניהו הרבה מאוד פעמים לא עושה את הדברים הנכונים ואני עדין ביחס להתבטאויות שלי בנושא. נעבור למשרד החינוך. רות אלמליח ממשרד החינוך.

אני בכל זאת רוצה לשאול את חבר הכנסת פינדרוס. לא הבנתי. הוסכם גם על ידך שמוסדות לא יכולים להיפתח כרגע, נכון?

שהרבה מאוד עסקים שפתחו במהלך החודש הזה בלי קשר להיותם חרדים,

עצרו אנשים שיש להם עסקים. אותם מוסדות שנפתחו גם נשלחו אליהם

כל השאר צריך להיות מטופל על-ידי משטרת ישראל בהתאם לסמכויות שניתנו. איזה סמכויות יש בכל זאת למשרד החינוך, כי זה לא מדויק מה שאתה אומר. אני מציע שלירן יאמר מבחינה משפטית.

זאת לא איזו חקיקה ייעודית לנושא. השאלה למה צריך לפנות לדיני החינוך כאשר יש חקיקה ייעודית שבדיוק באה לטפל בתופעה הזאת של פתיחת מוסדות בניגוד

אני קורא לכל מי שמפר הנחיות. גם לאנשים בהפגנות שאני שומר על הזכות הקריטית שלהם להפגין, אני קורא להם כל

יש עובדי רשויות שונים שיכולים גם הם להטיל קנסות. המגבלה היחידה שיש על עובדי רשויות בהטלת קנסות זה שהם לא יכולים להפעיל סמכויות כלפי מוסד שהוא בבעלות הרשות

יש לנו המון ממצאים. מה שחשוב לעניינו הוא שבתי הספר פחות או יותר התחלקו חצי חצי בין אלה ששמרו על ההנחיות וסגרו לבין אלה שהחליטו לפתוח את בתי הספר.

אלה שפתחו בניגוד להנחיות, חלק מהם באיזה תהליך הדרגתי החליטו לסגור. הרבה מהם על דעת עצמם החליטו שזה מסוכן מידי מבחינה רבנית. גם כשעדיין הרבנים הורו להמשיך

לא היה פה שום עניין של אי ודאות אם צריך או לא צריך לסגור. אבל אותם מנהלים היו בתחושה של אי ודאות מאחר והמשטרה נתנה להם תחושה שזה בסדר אם ימשיכו לפתוח את בתי

אבל הסיבה הזאת לא מתווכת כמעט בכלל לא למנהלים ולא להורים.

הרציונל שמאחורי התקנות והחוק לא מתווך להם היום. אגב, זה לא רק להם, זה גם לציבור כולו. מעבר לאמירות הבסיסיות של שמירת מרחק של 2 מ' ועטיית מסכות, לא ניתנים מודלים מפורטים יותר שמסבירים את הרציונל שמאחורי האיסורים ולא ניתנים

יש מומחים שיכולים לייעץ להם. גם לטם וגם אני נשמח לסייע להם ועוד הרבה אנשים נוספים, רק שכרגע פשוט בכלל לא נעשה בהם שימוש. תודה רבה. משרד החינוך רוצה להתייחס לנושא של מכרז

אנשים לא יודעים להבדיל בין פלג כזה לפלג אחר. מבחינתם, כשמדברים על הציבור החרדי כולם כמקשה אחת. גם לא רק קיצוניים כמוני, בשביל חבר הכנסת פינדרוס. זאת השורה התחתונה שלי ותודה רבה שהקשבתם. הייתי מעלה אותה לפני שעה אם הייתי יודע

הן לא אדומות, הן אדומות פוליטית. תבדוק את הנתונים, הן לא אדומות. לא הפרעתי. אני מדבר על נתונים שהציג פרופסור גמזו לפני מספר שעות. כפי שאתה יודע, הם לאו דווקא מסכימים עם כל מה שהוא אומר. משקרים בנתונים, הן לא אדומות. ראש הממשלה הודה בזה. תן לחבר הכנסת גולן להמשיך. הדבר הבא הוא שחייבת להיות עבודה יותר צמודה עם ראשי הרשויות. אלעד לא דומה אחד לאחד לבני-ברק, למרות שאלה שתי ערים חרדיות. יש כמות שונה של מקומות ציבור, של מרחבים ציבוריים, של שטחים פתוחים. חייבים לעבוד עם ראשי הרשויות ולתפור מענה לכל רשות באופן ספציפי.

לצאת מהדעת, לראות שגוזרים על כולם אותו דבר. אין סיבה. בואו נעבוד עם ישראל פרוש ונראה מה הוא יודע לעשות באלעד והוא יודע לעשות לא מעט. אני מתייחס לנציגה שדיברה קודם. אני אומר לחבריי מהמפלגות החרדיות. החינוך הממלכתי חרדי זאת הזדמנות בלי רגילה וצריך לעודד אותו. עודדתי אותה. אני שמח מאוד. זאת הזדמנות בלתי רגילה להביא את החברה החרדית להיות יצרנית יותר, פעילה יותר משמעותית בחיים הכלכליים של מדינת ישראל. דבר אחרון. שלא נגיד שום דבר שאין הכרח לשלוח את הילדים. לחץ ציבורי זה דבר שאף ילד לא רוצה לעמוד בו. כששולחים את הילדים לבית הספר אז כולם הולכים לבית הספר. אף אחד לא ירצה להישאר בבית. זה אות קלון שאף אחד לא ירצה לשאת אותו. אם מישהו רצה להתייחס ולא הספקתי, אני מתנצל. אני חושב שהצלחנו לשים זרקור מאוד חשוב. כמו שאמרתי בתחילה קבענו את הדיון לפני האירועים מלפני יומיים בהקשר של החינוך החרדי. היו פה גם כמה דגשים וכמה אי הסכמות משמעותיות. אני עדיין אומר ואני מקווה שכולם מסכימים שבאופן כללי, מוסדות ציבור בחברה הישראלית, בוודאי מוסדות חינוך, שמפרים הוראות, צריכים להיות מטופלים ביד קשה בכל מצב. זה לא אומר שלא צריך לטפל גם באחרים שמפרים אבל בעיניי אי-אפשר להשוות מוסד ציבורי, ודאי חינוכי, לעסק פרטי. זה פשוט לא משהו שניתן להשוות אותו. אני חושב שיש דיבור מאוד משמעותי של בחינה של כל עולם התקציבים. דיבר על-כך חבר הכנסת פינדרוס. בוודאי שאין צורך לשלול תקציב ממי שעומד בהנחיות. אף אחד לא חושב כך וזאת בוודאי לא התפיסה שלי. תם ולא נשלם הדיון על החינוך החרדי ממלכתי. אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת יאיר גולן. יש כאן הזדמנות משמעותית למי שבוחר בכך. זה לא יסתיים כאן ועכשיו. תודה רבה לכולם, מעריך את ההשתתפות שלכם וניפגש בדיונים הבאים.